צהריים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר-היום: המלצת ועדת הכנסת בדבר מינוי סגן זמני נוסף ליושב-ראש הכנסת. המלצת ועדת הכנסת לבחירת סגן זמני ליושב-ראש הכנסת. בהתאם לסעיף 2 לתקנון הכנסת מוצע לבחור בחבר הכנסת יעקב אשר כסגן זמני נוסף ליושב-ראש הכנסת. כהונתו תסתיים עם מינויים של סגנים קבועים ליושב-ראש הכנסת. אני בהחלט מקדם בברכה את הצעד החשוב הזה. אני רק רוצה להזכיר שלפי החוק יכולים להיות עד 9 סגנים אלא אם ועדת הכנסת ברוב מיוחד מחליטה להגדיל את המספר. בהתאם למספר הזה של 9 מקסימום, היחס צריך להיות 5:4 לטובת הקואליציה. היום יש רק 3 חברים של האופוזיציה כי לא נותנו שמות, שזה חברי הכנסת ביטן, מרגי וטיבי. מהקואליציה, כזכור, אתם קבעתם את ההסדר הזה שיהיו 6 אנשים אבל יתחלקו על 5 מקומות. בעצם הבא בתור שאמור להתחלף זה חבר הכנסת גינזבורג שאמור להתפטר. זה לא אוטומטית ההפסקה שלו כי הוא כיהן עוד קודם אבל בסוף פברואר יתפטר ואז ייכנס חבר הכנסת סובה במקומו. לכן בעצם יש מקום לאופוזיציה שימתין להודעה שלהם. לכן כעת אתם יכולים להמליץ על חבר כנסת מהאופוזיציה והמליאה צריכה להצביע על זה.

חבר הכנסת גפני, ברוך הבא. הצגתי כבר את הנושא על סדר-היום. תודה רבה, אני מודה לך ששמת את זה מייד על סדר-היום. המינוי הוא לשנה.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 אולי צריך להגיד גם למה זאת נשיאות זמנית. זה לא באמת מונח הנשיאות הזמנית אבל מאחר ולא הגיעו להסכמות מלאות על ההרכב אז כל הזמן אמרנו, שהדבר הזה הוא נשיאות זמנית. בדרך-כלל מה שנעשה בתחילת כנסת עד בעצם שיגיע להסכמות מלאות בין הקואליציה והאופוזיציה ויקבעו נשיאות קבועה. כל הסגנים בעצם הם זמניים ואמורים לסיים את כהונתם ברגע שתיבחר נשיאות קבועה. אם עד עוד שנה לא יגיעו להסכמה יחליף אותו מישהו מאגודת ישראל.

אז יש לנו תאריך - - - שנה מאותו רגע שהוא מתמנה במליאה. בסדר, נכניס את זה להחלטה. מאותו רגע שהוא מתמנה במליאה. שנה מאישור המליאה או נשיאות קבועה, לפי המוקדם. או נשיאות קבועה, ברור.

אז נכניס את זה להחלטה ונצביע על ההחלטה המתוקנת. חבר הכנסת טופורובסקי, אתה רוצה להעיר משהו? אני רק רוצה לקוות שזאת התחלה או המשך של תהליך של האופוזיציה שהיא מפסיקה את החרם שלה על הכנסת וממשיכה להיות שחקן חשוב ומשמעותי בכנסת הזאת בלי חרמות ובלי תנאים. שני דברים. א', אנחנו מייצגים את יהדות התורה ואנחנו בוועדות. שנית, היות והלכתי מהכא להתם ומהתם להכא. אתם גם צריכים להתגמש. לא רק האופוזיציה. אנחנו מקבלים. חבר הכנסת גפני, בכל מקרה אנחנו מברכים על המהלך הזה. זה מהלך חשוב. אני מודה לך על זה ששמת את זה מייד וחסכת לי בעיות בתוך יהדות התורה. אני תמיד אשמח. נעבור כעת להצבעה. מי בעד המלצת ועדת הכנסת ירים את ידו. הצבעה הצעת ועדת הכנסת התקבלה. התקבלה פה אחד. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:50.